בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בישיבה שכבר התחילה אתמול. הנושא הוא הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון), והשני הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020. לפני שניכנס לדיון עצמו, נקרא את התקנות.

אנחנו נמצאים במשא ומתן מול משרדי הממשלה בכמה נושאים, חלק מהדברים קיבלו וחלק לא, נדבר על זה בקצרה. קודם כל ולפני הכול אנחנו נקרא את הנוסח ואחר כך ניכנס לדיון עצמו. בבקשה, גברתי היועצת המשפטית. נקרא את הנוסח המשולב עם התיקונים. מה שכבר סוכם. כמו שאמרת, יש שני סטים, המקורי והתיקון. אבל חלק הקראנו, לא? לא, לא הקראנו. אתמול היה דיון בלי הקראה, עכשיו אנחנו יוצאים ידי חובת ההקראה. "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו-23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: הגדרות בתקנות אלה - "חברה עירונית" ו-"חברת בת עירונית" כהגדרתן בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב,

"חברה ממשלתית" חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית, כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות,

"מוסד להשכלה גבוהה" כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,

"מועצה דתית" כמשמעותה בחוק שירותי הדת היהודיים , התשל"א-1971, "מעסיק" מי שמעסיק מעל עשרה עובדים, "משרד ממשלתי" לרבות יחידת סמך, "צו בידוד בית" צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה),

"תאגיד" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. "תקנות הגבלת פעילות" תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

הגבלת התקהלות במקום עבודה לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על הקבוע בתקנה 4(א) לתקנות הגבלת פעילות, במקום עבודה, אלא אם הדבר נדרש לצרכי עבודה ובהתאם לתקנות אלה. שהיית עובדים במקום עבודה מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה, בהתקיים כל אלה: המעסיק מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המנויים בתקנה 4, המעסיק יידע את העובדים במקום לגבי הכללים שבתקנה 4 באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין, המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה לפי הנוסח הקבוע בתוספת הראשונה. כללי ריחוק חברתי ושמירה על היגיינה במקום העבודה מעסיק יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה: שמירת מרחק,

של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, לכל עובד יוקצה,

ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת,

טלפון קווי, אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד, לעניין מקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת, יוסדר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לעובדים הנכנסים למקום העבודה, לא תותר כניסת עובד עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה, בעבודה משרדית יחולו הוראות אלה: עובד ישב,

בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע, בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם זולת אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם, ובמבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה,

(ג) מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של מספר אנשים העולה על האמור בתקנה 2 ועד 50 אנשים, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדיו, ובלבד שיתקיימו כל אלה: המעסיק או הממונה על ענייני קורונה מטעמו קבעו כי קיימים טעמים שבשלם לא ניתן לקיים את הפגישות באמצעים דיגיטליים חלופיים, במהלך הישיבה יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס, במסגרת ישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים, אכילה או שתייה תתבצע,

בחדרו הקבוע של העובד, מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת עבודה אשר תאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור, אם מצויה מעלית במקום העבודה המעסיק יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום, מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים. עטיית מסכה במקום עבודה מעסיק במקום עבודה יידע את העובדים במקום העבודה בדבר החובה לעטות מסכה כאמור בסעיף 3ה לצו בידוד בית. 6(א) ו-(ב)

שקראנו. אם קראנו, תדלגי. החרגת סגירת מקום עבודה ציבורי עקב הדבקה במקום העבודה 7. על אף האמור בתקנה 6, מעסיק ציבורי רשאי להתיר לעובד להגיע למקום עבודה שנסגר לפי אותה תקנה אם אישר זאת המנהל, ובלבד שאישור כאמור יינתן בשל צורך הכרחי להמשך אספקת שירות חיוני ; בתקנה זו "המנהל" כל אחד מאלה, לפי העניין: לעניין רשות מקומית, ראש הרשות המקומית, לעניין מוסד להשכלה גבוהה, המנהל הכללי של המוסד להשכלה גבוהה, לעניין מועצה דתית, יושב ראש המועצה הדתית, לעניין חברה ממשלתית, חברה עירונית וחברת בת עירונית, המנהל הכללי של החברה, לעניין תאגיד, המנהל הכללי של התאגיד, ואם אין מנהל כללי כאמור, נושא המשרה הבכירה ביותר בתאגיד, לעניין בנק ישראל, נגיד בנק ישראל, "מעסיק ציבורי" חברה עירונית,

חברה ממשלתית,

רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה. החרגת מקום עבודה חיוני ומשרד ממשלתי 8. האמור בתקנות 4(5)(ב) ו-6 לא יחול על מפעל למתן שירותים קיומיים, כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967 שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה המנויים בסעיף 11(ב) לחוק ועל מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת השנייה. האמור בתקנה 6 לא יחול על משרד ממשלתי. סייגים להגבלת מועצת רשות מקומית 9 תקנה 4(5)(ג) לא תחול על ישיבת מועצת רשות מקומית, אשר תתקיים בהשתתפות של עד 50 אנשים או בהשתתפות חברי המועצה האמורה ועוד 5 אנשים, לפי הגבוה מביניהם, ובלבד שיישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין אדם לאדם ושבמסגרתה לא יוגש אוכל למשתתפים. אין בהחלטה על סגירה של מקום עבודה לפי תקנה 6 כדי למנוע כינוסה של מועצת רשות מקומית. עונשין 10. העושה אחת מאלה, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977- מעסיק שהעסיק עובדים במקום עבודה בלי שמינה ממונה על ענייני קורונה כאמור בתקנה 3(1); מעסיק שלא יידע את העובדים במקום העבודה לגבי הכללים שבתקנה 4 באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין, כאמור בתקנה 3(2); מעסיק שלא דאג לכך שהמנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני הקורונה במקום העבודה יחתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה, כאמור בתקנה 3(3). שמירת דינים 11. אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהאמור בתקנות הגבלת פעילות, ובכלל זה ההוראות שנוגעות לקבלת קהל. תחילה 12. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א באב התש"ף (11 באוגוסט 2020)

תוקף 13. תוקפן של תקנות אלה 28 ימים מיום התחילה. הוראת מעבר 14. חובת הגשת הצהרה לפי תקנה 3(3) לא תחול על מקום עבודה שנפתח לשהיית עובדים לפני יום התחילה. יש פה תוספת ראשונה, שזה נוסח ההתחייבות שחותם עליו הממונה לענייני קורונה, והתוספת השנייה שמונה את כל אותם תחומי פעילות. אני לא אקרא את כולה, רק את התחומים עצמם, שמחורגים גם מתקנה 6 לעניין סגירת מקום עבודה בשל חקירה אפידמיולוגית, וגם לעניין החובה להתקין מחיצות בסיטואציה של עבודה משרדית: יש פה את המגזר הפיננסי, שירותים שהם חיוניים או שתומכים שירותים חיוניים לפי ההגדרה, אנרגיה - - לא יאומן, אין לתאר, לבנקים - - - - - תחום המים, זכויות ניצולי שואה, מזון ומשקאות, שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס, חקלאות, טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים, נמלים וספנות, תחבורה, המוסד לביטוח לאומי, רשויות מקומיות, תקשורת, עבודה, שירותי רווחה, עלייה וקליטה,

דת וקבורה,

שליחות ובלדרות,

שירותי בריאות, אופטיקה, פארמה; תומך בינוי ותשתיות, נותני שירותים לממשלה, מפעלים שהפסקת פעילותם עלולה לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק, מיסוי; חינוך שפה צריך דווקא לעשות הבהרה לחוק עצמו, המחריג את המוסדות שמקיימים פעילות חינוך מהתקנות האלה, וכללי שירותי תמיכה. סיימנו

אתה מעלה להצבעה? רגע, אני עוד לא מעלה דבר. יש הצבעה? אני רוצה להצביע.

אני רוצה להצביע, אני רק מבקש שכרגע תמי תציין בקצרה את הנקודות שהעלינו אתמול. נשמע את משרד הבריאות. ברשותכם, אני קודם כל רוצה לקדם בברכה את ד"ר שרון אלרעי-פרייס לרגל התמנותה לראש שירותי בריאות הציבור בימים אלה. היא מחליפה את פרופ' סדצקי. אנחנו מאחלים לך הצלחה מכל הלב, גם אופוזיציה וגם קואליציה. בעיקר האופוזיציה... האופוזיציה יותר... לא מקנאים בך, מה שנקרא... אנחנו יודעים את החשיבות הגדולה של הדברים, אבל אנחנו גם רוצים שתדעי שאחד הדברים עליהם אנחנו מדברים כל הזמן זה לקבל את חוות הדעת, לקבל את התחזיות על בסיס של מצע עובדתי ככל הניתן. יש לי מחלוקת עם החברים שלי לגבי הנתונים. אני חושב שעד היום הנתונים שיש הם לא נתונים מדעיים בכלל, במיוחד איפה אדם נדבק. דווקא עם זה אין לנו מחלוקת. כולנו מסכימים אתך. אבל יש לנו מחלוקת לאן אתה לוקח ולאן אתה מביא את זה. לא הלכתי ולא הבאתי עוד,

הבאת הבאת כמה חוקים שלא נשכח לך, הבאת. אוי, ולכן מאוד מאוד חשוב לנו, גברתי ואולי נעשה את זה בהזדמנות תוך כדי הדברים, בוודאי כשזה יגיע לקבל את הנתונים ואת הידיעה לגבי הניתוחים האפידמיולוגיים. אם יש בעיה בנתונים, אז תגידו גם ביושר: יש בעיה בנתונים, ובואו נדבר כרגע על הערכות סיכונים ולא על נתונים, כי אלה שני דברים שונים. אבל מאחר שהישיבה קצרה, נאחל לך שרון בהצלחה. אני רוצה לנסות להגיד את סדר הדברים, כמו שאני רואה אותו. תיתן לנו גם או שבאנו רק לשמוע אותך? אבל הדיון עכשיו יהיה רק על הנושאים שעלו אתמול, אלא אם כן עלה עוד משהו מתוך הנושאים. למיטב הבנתי, יש שתיים או שלוש תקנות שאותן ביקשנו תמי, אני מבקש לומר את הנקודות בקצרה. משרד הבריאות יגיד את הדברים שלו בינתיים, כי יש התקדמויות לא מספיק טובות, ולאחר מכן אני אציע את ההצעה שלי ואתם תציעו את ההצעה שלכם ונצביע, אבל אני כן רוצה להצביע. אני יכול להשאיר את המצב ככה ולתת לזה להתגלגל לא רוצה. אפשר להירשם לרשות דיבור? בוודאי, אבל אחרי הסדר שאני אמרתי. בבקשה, תמי. ברור, אחרי, מתי שהיושב-ראש יגיד. תבקש דחייה של 100 יום. יש שתי תקנות, שההוראות שעלו בהן מחייבות תיקון והתאמה של הצווים לפי פקודת בריאות העם, ולא של התקנות פה, הן כדי להבהיר שהמעסיקים שהתקנות לא חלות עליהם, לא יחולו עליהם הוראות אחרות מחמירות יותר או מקבילות מכוח פקודת בריאות העם, שאמרו לנו שימחקו את - - היתה בעניין הזה הבהרה לפרוטוקול. - - הרלוונטיות והצווים, וגם לגבי גובה המחיצה, שלא תהיה סתירה בין ההוראה בתקנות כאן לבין ההוראות בצו - - - אני רוצה לאפשר מילה אחת כדי להרגיע את הבחור מהמחיצות שדיבר בשם הרבה אנשים. משרד הבריאות, אם אפשר לומר משפט אחד. יש הוראה בצו בריאות העם בכלל, כל הנושא של חובת עטיית מסיכה מוסדר בצו בריאות העם, וההוראה הרלוונטית שם קובעת שקיימת באופן גורף חובת עטייף מסיכה, למעט במקרים חריגים. יש שם הוראה שאומרת שאדם השוהה במקום סגור ומופרד אינו חייב בעטיית מסיכה. כשאדם שוהה במקום סגור ומופרד, המשמעות שלו היא בין היתר אדם או עובד שנמצא בתא עבודה יש פה התייחסות מפורשת לעובד שנמצא בתא עבודה בחלל פתוח, עם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל של 1.20 סנטימטרים לפחות - - בישיבה. - - נכון, ובלבד שהאדם שאינו עוטה מסיכה יושב.

אם הוא מבצע את העבודה בעמידה, גובה המחיצה הוא שני מטרים.

אני מניחה שכן. זאת שאלת קיטבג מה שאתה עושה עכשיו. אני רוצה לדעת אם אני לא מסכן חלילה. כדי שהאדם יהיה פטור, יישב בחלל העבודה ללא מסיכה, הוא צריך שגובה המחיצה בזמן שהוא יושב יהיה 1.20 מטר. זו ההוראה לעניין עטית מסיכה. אין פה סתירה מבחינתנו. תאמין לי שחליפת אסטרונאוט כבר הייתה עולה לנו לפחות.

הבקשה שעלתה אתמול - - - גם לגבי מעסיקים קטנים שלא ייצא שהתקנות האלה לא חלות, אבל חלות עליהם הוראות מקבילות. על זה דיברנו, על חוק בריאות העם. האם יש דברים שצריכים להימחק? הוראות שצריכים לתקן אותן בצווים, בפקודת בריאות העם בהקשר הזה? כי יש דברים מקבילים שכן חלים. מבחינתנו אין הוראות שצריכות להימחק בצו בריאות העם. נאמר אתמול שלא יחולו.

אם אני הבנתי נכון, מה שנאמר אתמול לפרוטוקול מטעם משרד הבריאות - - - שזה גם יהיה כך פורמלית לפי החוק, ולא רק לפרוטוקול. אלה דברים שהם מכוח החוק. שלא יהיה מצב שיחולו שני דברים. לעניין עטית מסיכה, חלות ההוראות - - - - עטית מסיכה כן, אבל כללי התו הסגול או דומיהם - - - אז היו הוראות, הייתה באמת הוראה בצו בידוד בית שנמחקה לגבי חובת נותן שירות. ההוראה שהתקנו בתקנות הגבלת פעילות ההוראה הזו אכן נמחקה. אין כפילות?

היא אומרת שיש אופציה לכפילות, אבל לא קיימת הכפילות. הם לא משנים כרגע את צו בריאות העם, אבל הם הודיעו שמה שגובר הוא ההחלטות הספציפיות. אז למה לא לבטל את מה שיש בצו בריאות העם? זה דיון אחר. לא, זה אותו דיון. צו בריאות העם הוא רחב מאוד. אבל לא יכול להיות מצב שיש שני מקורות סמכות על אותו דבר אחד בשליטה של הכנסת, והשני לא בשליטה של הכנסת. לא יכול להיות מצב כזה. אני גם מסכים אתך, וזאת סוגיה שנמצאת על השולחן. היא לא נמצאת כרגע בעניין הזה. היא לאורך הרבה מאוד דברים. צו בריאות העם זה דיון רחב מאוד בעניין הזה. יש גם הצעת חוק שלהם שעברה במליאה בשבוע שעבר ואמורה להיות נידונה בוועדת הרווחה.

שם הבעיות, שם יצטרך להיות הדיון הממצה בעניין הזה. אני גם אומר כמוך, אבל בדיון הקודם הבהרנו שלגבי ההנחיות הללו זה גובר. השאלה שלי היא מדוע אנחנו צריכים לאשר משהו היום? היום זה אצלנו. אני לא יודע מה קורה במקומות אחרים, מדוע אנחנו נדרשים לאשר משהו, שיש לו פתרון במקום אחר? אתה מדבר כרגע אם לאשר את פקודת העם או לא לאשר את פקודת העם.

אתה לא מאשר להם פה את צו פקודת העם.

אני אומר שאת מה שכפול, אני לא רוצה לאשר היום. זה גם לא קשור לכפול. מה אתה עושה? אתה נותן להם להתנהל בלי כלום.

יש צו בריאות העם. אתה רוצה שיתנהלו - - - או זה או זה. אבל זה בהצעת חוק שנמצאת על שולחן הכנסת, ושם היא תטופל. אני מקווה שהיא תטופל כמו שצריך. על מעסיקים שיש להם 10 עובדים ומעלה, בוודאי שאם יש סתירה זה גובר. החשש שלנו היה שדווקא לגבי הקטנים, האמירה פה שלא רוצים להכביד עליהם - - - מה זה האמירה? לא, זה מה שבא לידי ביטוי בתקנות האלה, להבטיח שכתוצאה מהריק לא יחולו עליהם עכשיו הוראות אחרות. רצינו לבקש הבהרה - - - - ואת ההבהרה הזאת קיבלנו. עכשיו אתה עולה level, שהוא נכון, אבל הוא לא לעכשיו, כי אחרת ממה נפשך,

אני מעדיף שישתמשו - - - אני לא רוצה לפתוח את זה רחב מדי. זה רחב מאוד. למה לא הכניסו את פקודת בריאות העם ועשו פקודת בריאות העם בזמן שיש את חוק הקורונה הגדול? למה עושים את זה? הרי זה לא סתם נולד. זה משהו רחב וארכאי, יש לי מה לומר על זה. העניין

היה פה בכנסת מהלך, מהלך עוקף של משרד הבריאות של חוק הקורונה הגדול. בגלל זה הגישו הצעה, שהייתה צריכה להיות בתוך הדבר הזה, אלא אם כן אני out of focus לגמרי, ככה אני רואה את הדברים.

לא, הרי מה קרה? החריגו פה קטעים מסוימים. יואב, תרשה לי, אני רוצה להספיק. אבל אני מסביר שזה משהו שיותר עמוק, ועל זה לא קיבלנו הסבר. תאמין לי שיש לי הסבר הרבה יותר עמוק כמה זה עמוק,. אבל אני רוצה לשמוע את ההסבר ממשרד הבריאות למה הם עשו את זה.

אבל זה קשור לזה. זה קשור ולא קשור. אין בעיה, אתה רוצה שנשאיר את זה רק על צו בריאות העם כרגע?

צו בריאות העם זה דבר רחב מאוד, הוא דבר שצריך לטפל בו. חוק הקורונה הגדול היה אמור לעשות את כל מה שקשור לטיפול בנגיף במסגרת אחת. באו וקיבלו החלטה, שלא ניתן הסבר למה היא נעשתה, ואכן העבירו בקריאה ראשונה. אני לא כופר בזה שזה היה, את ההסבר למה זה נעשה אני לא מבין. בסדר. הלאה, נושא נוסף. בסדר, אתה מסכים אתי? אני מסכים אתך, אבל כרגע לא נוכל לטפל בזה. אפשר לדבר? בואי נגיד את הסעיפים ותדברי על הסעיף שאת רוצה. הדבר שמופיע כתקנה 3 הוא לא דחוף. רצינו להבהיר שאחריות המעסיק היא על כל הכללים, והממונה על ענייני קורונה, כולל החובה לעטות מסיכה - - - זה ההערות המשפטיות שלנו. בתקנה 4 לא הייתה הסכמה לגבי חומרי חיטוי מכל מיני שיקולים, תקציביים ואחרים, בדרך כלל זה מתקיים. תקנה 6 היא תקנה שעמדנו עליה ארוכות בדיון לגבי הסגירה לצורך חקירה אפידמיולוגית. אנחנו הצענו כל מיני דרכים להפוך את התקנה ליותר מידתית ותואמת את מה שגם הוצהר פה לגבי השימוש שבה. הייתה התקדמות בעניין הזה. כן מוכנים להגיד שקיים חשש להדבקה נוספת ושייעשה שימוש בהיקף שאינו עולה על הנדרש. לטעמנו, חשש להדבקה נוספת תמיד קיים, זה לא אומר הרבה מעבר לזה שעובד אחד נדבק. אנחנו ביקשנו יותר להדגיש אם החשש הוא להדבקה רחבה, ולא אכפת לי שה"רחבה" גם תתוחם לאותו בית עסק. איפה אנחנו כן רוצים שיטפלו? אם אנחנו יודעים שיש בסיס אמיתי לכל מי שהיה באותו מקום עבודה להידבק, אבל אם היה אחד, ובמקרה האחד הזה שיושב בעליית הגג של הבניין, צריך להפעיל את ההיגיון. לכן ביקשנו בחינת דרכים חלופיות, חשש להתפשטות רחבה, השלכות סגירה גם על העובדים וגם על מקבלי השירותים, שזה יהיה משהו מידתי. לא ביקשנו לקבוע מסמרות שאי-אפשר, להפך, אפשר אבל לא הייתי רוצה עכשיו להיכנס לוויכוח הזה. אבל אני אשמח להגיב. השאלה אם אני אשמח שתגידי עכשיו את זה, כי אנחנו בכל מקרה שולחים אתכם לעשות שיעורי בית עד יום מסוים, עם "חתימת הורים" מה שנקרא. לגבי תקנה 6 כן היה גם עניין של ההשגה. פה באותה תקנה הייתה הסכמה לקצר את המועד ל-24 שעות ולא ל-48 שעות. בעניין הזה כן הייתה הסכמה לקצר. אין לנו הרבה זמן לדיון, ואני כן רוצה להצביע היום. יש נוסח שאנחנו הצענו, זה לא כזה ראה וקדש, אבל הרעיון הוא להכניס בתוך שיקול הדעת הרי זאת הבניה של שיקול הדעת של הרופא המחוזי, שאנחנו סומכים עליו מאוד בדיקת דרכים חלופיות, האם יש חשש להתפשטות רחבה בתוך המתחם. לכן אנחנו מבקשים שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעניין הזה, ואולי אפילו כמוהו. אני לא אכנס כרגע לוויכוח, כי את זה תוכלו לעשות גם אחר כך, יהיה לכם זמן לשיעורי בית.

לפני שאתם מצביעים, אני רוצה להגיד משהו.

בואו נצביע. קודם כל קארין צריכה לדבר, יש נקודות של נכי צה"ל ושל האגודות למיניהן.

בוא נעשה הצבעה רק על סעיף 6. לא לא, אדוני רוצה לנהל את הישיבה לא. קודם כל נתחיל מזה שביקשת שנגיד דברים ביושר. אני מבטיחה לכם שבפורום הזה ובכל פורום אחר נאמר רק דברים ביושר. בפקודת בריאות העם יש סמכויות מאוד רחבות לרופא מחוזי, והסמכויות האלה לעתים נדירות ביותר מופעלות. הרופאים המחוזיים הם אנשים מקצועיים שלוקחים את כל השיקולים בחשבון. מתי אנחנו כן נרצה לסגור מקום עבודה?

1. כשאתה צריך לבצע חקירה אפידמיולוגית, אתה יודע שיש מישהו שהוא מאומת, אתה לא יודע עם מי הוא בא במגע, וכדי להבין את מי צריך לבודד, את מי צריך לדגום ומה צריך לעשות, צריך קודם כל לעצור ולהבין מי נגד מי; 2. במצבים שבהם אנחנו חושבים שהמקום עצמו מהווה סיכון. אני בטוחה שאתם יודעים שהווירוס נמצא על משטחים ולא רק בהבל פה של אנשים. הרבה מאוד פעמים אתה צריך לסגור מקום כדי לנקות אותו, כדי לחטא אותו, כדי לוודא שהוא לא סכנה בריאותית לציבור. הדבר הזה הוא בסמכות ובאחריות של רופא מחוזי, שמוכשר לכך ומאומן לכך, ויש לנו רופאים מחוזיים הכי טובים שיש, אף אחד שם לא עובד שנה ולא שנתיים. אני לא יכולה להגיד שהם יבדקו את ההשלכות על העובדים של סגירת בית העסק, זה לא נכון בעיניי. ההחלטות שלהם צריכות להיות מקצועיות, האם המקום הזה הוא מסוכן כן או לא. זה מה שהם עושים. הם גם ככה פועלים בצורה מידתית. הם עובדים עם הרשויות, אלה אנשים שעובדים כל הזמן עם השטח. הם בעצמם לא רוצים לסגור מקומות עסקים, אם זה לא סיכון בריאותי. רק כדי לסבר את האוזן מבחינת נתונים, מתחילת חודש אוגוסט היו 293 אירועים שבהם היה ברור מתי האדם נדבק, ואני מסכימה אתך שהנושא הזה הוא בעייתי, כי אם אדם נדבק, הוא לא בהכרח יודע מאיפה, אבל לפעמים זה מאוד ברור מי ה-index case, מי האדם המדביק. מתוך המקומות האלה לא נסגר מקום עסק אחד.

שלא מפעילים את זה בצורה לא מידתית ולא שקולה. לא צריך לקחת מרופאי המחוזות את הכלים לעשות מה שהם צריכים כשהם צריכים, ואני חושבת שזה חשוב להשאיר את זה. תודה. בכל זאת יהיו שתיים או שלוש תקנות שאני אמליץ לאשר אותן, אבל לאשר לטווח יותר קצר כדי לתת אפשרות לשנות את הדברים עד כמה שאפשר. לא אמרתי לקחת את מה שאמרנו ככזה ראה וקדש, אבל יש דברים בשים לב, כי כשאנחנו מדברים על חקיקה, חקיקה היא מצפן. ברור שבסוף שיקול הדעת הראשוני זה הצלת חיים, זה ברור לכל אחד, בוודאי לרופא מחוזי זה ברור. אם את כותבת את זה ככה בצורה פשוטה, קודם כל שמים אמברקס ואומרים: אחר כך נחשוב. אני רק אומרת שהם לא פועלים כך. הם בפועל לא פועלים כך, במשך שנים ועשרות שנים לא פועלים כך. אבל אם הם לא פועלים, גם לא צריך חקיקה על כלום, אז בוא ניתן להם את שיקול הדעת לכל דבר. התפקיד שלנו לכוון, לתת את המצפן. אם השיקול הוא מקצועי, ואני מקבל את זה, וזה באמת נעשה במידתיות, למה כל כך הרבה אנשים יכולים להחריג מקומות שהם מסוכנים לא פחות? יש החרגה למקומות עבודה חיוניים מתוך מחשבה שלא היינו רוצים לסגור מקומות עבודה חיוניים. למה מוסד להשכלה גבוהה? הרי לא כל המוסד נסגר, ייסגר משהו במוסד. זה מה שבפועל עושים. מה זה המקצוע של בריאות הציבור? זה איזון של מניעה מול נזק אחר, זה לא כמו לטפל בחולה בטיפול נמרץ, שאתה נאבק על חייו. אני סומך על הרופא המחוזי; אני פחות סומך על אלה שצריכים להחריג. אבל מי שמכריע זה הרופא המחוזי.

זאת הסמכות של הרופא המחוזי. כשהם סוגרים, הם סוגרים את המינימום שצריך. אין התניה של שיקול הדעת, אין מדרגות, זה או אפס או 100. זה לא אפס או 100, הם יכולים במקום גדול שבקומה מסוימת יש חשד להדבקה, לסגור את הקומה הזאת זה בדיוק שיקול הדעת שלהם, הם לא סוגרים את כל הבניין. מי שמחריג זה לא הרופא המחוזי? אתה מסתכל על תקנה 7? יש גופים שהוחרגו לחלוטין, כמו משרדי ממשלה והיה על זה דיון אתמול ורשימה של גופים שחלקם חיוניים,

אני מבין מה היה, רק אני עדיין שואל אם השיקול הוא שיקול רפואי, עם כל הכבוד - - - נכון, זה אחד הדברים שעלו פה. אם אומרים שזה הכרחי במצבים מסוימים, למה - - - אני לא יכול להסתכל על סעיף 6 כאילו לא קיים סעיף 7. ו-8. 7 זה נכון שיש שם מעסיקים ציבוריים שכן ניתן לסגור אותם. למרות הסגירה, מי שעומד בראש אותו מוסד, מוסד להשכלה גבוהה או רשות מקומית, ייתן אישור לעובד שצריך להגיע בכל זאת להגיע כדי להמשיך לספק שירות חיוני , ופה זה לא שיקול של הרופא המחוזי אלא של מנהל המוסד. על תקנה 6 דיברנו. קארין, את רוצה לדבר על תקנה 8? כן, דיברנו על זה אתמול. רק לגבי תקנה 6, אני רוצה לדעת אם זאת העמדה של המל"ל, המל"ל עומד מאחורי התפיסה הזאת לסגור? תקנה 6, אתם כל כך לחוצים להעביר אותה ולא לשנות אותה? אני ישר רואה בצל את המל"ל. אתה פשוט טועה, ואני אסביר לך את זה אחר כך במליאה.

אני רוצה להצביע. יאללה, תעלה להצבעה. הוא רוצה להעלות, כי הוא השיג עכשיו את הרוב. אני לא משיג רוב. לא, מה פתאום... מה פתאום, האנשים מגיעים לפה לבד... עכשיו אתה תקשיב לי. אני לא אקשיב. אמרתי לך, זה יעלה יותר זול לשים לכולנו חליפות אסטרונאוטים. זה יהיה יותר זול למדינת ישראל. יעקב, כל האירוע הזה של התקנות האלה אתמול היו כאן נציגים שהתנגדו גם מהקואליציה.

היום אנחנו רואים שהחליפו אותם. אבל אני לא החלפתי את דעתי מאתמול, נכון? את רוצה לדון בעניין, או שאת רוצה להסביר לי מה קרה בקואליציה? אני אדון במה שאני רוצה, אני בזכות הדיבור שלי ואני אגיד מה שאני רוצה, לא מה שאתה חושב. כל הנוכחים בדיון אתמול התנגדו לדבר הזה. יעקב, אתה גם דיברת לאורך כל הדיונים בחוק הקורונה הגדול, שהדברים יהפכו להיות מסודרים. אם אתה מאשר היום תקנות, מחליף אותן עוד פעם ביום שלישי, אין דבר שדומה לסדר באירוע הזה. ומה ההצעה שלך?

לבטל ואז יש סדר? כן, אם אתה תבטל, יהיה סדר. אסור לבטל את זה.

חד-משמעית כן. כן, אם תבטל, יהיה סדר. אבל למה אתם צועקים? זה מפריע לי. קארין מבקשת שקט מכולם. גם מהיושב-ראש. אם תסתכל על תקנה 8, לבכם לא נכמר כשמדובר במרכזים שיקומיים? באמת אני אומרת לך. אבל אם את מבטלת, לא הכנסת אותם.

את רק רושמת וי לאופוזיציה. גם עכשיו אתה לא מכניס אותם, אז מה העניין? תשמעי מה אני מציע. המרכזים השיקומיים כן נכנסים, הם אולי לא כתובים - - - לא נכון. אין זכות דיבור לאף אחד. שאלת

הרי זה נוגע לעובדים, מה לגבי אנשים מסוג אחר שבאים למקום עבודה שהם לא עובדים, למשל לצורך פגישות? וגם מה עם משרדים ממשלתיים? גם זה. איפה? את לא שומעת. ביום שלישי. לא, עכשיו. לא, תמשיך לתת להם לנהל פה את הוועדה. איזה לנהל? את כרגע מדברת לא לעניין.

אבל את מדברת באמצע רשות דיבור של מישהו אחר. גם לי הפריעו, אז מה? ניצן לא הפריע לך. פשוט שאלתי שאלה, מקום עבודה זה לא רק עובדים במשכורת ועם תלוש, זה גם כל מיני אנשים אחרים, לצורך העניין לקוחות, קהל, כל מיני. זה חל גם עליהם או לא? ההוראות שנוגעות לקהל, לציבור שמגיע למקומות, מוסדרות בתקנות שדנו בהן בתחילת השבוע בוועדה, תקנות הגבלת פעילות. שם יש בדיוק את האסדרה, חובת מדידת חום, תשאול, מספר האנשים שאפשר למקום, יחס של אחד לשבע, מניעת התקהלות וכו' וכו'. כל ההוראות האלה שנוגעות לציבור הרחב שמגיע למקום, מוסדרות בתקנות הגבלת פעילות. התקנות האלה נוגעות לעובדים בלבד. אדוני היושב-ראש, אני אשאל שאלה שנוגעת לנו ישירות. אני מפלגה, מותר לי לקיים ישיבה בתוך המפלגה? זה נחשב בתקנות האלה, או שחל על זה משהו אחר? אם זה בכנסת, הכנסת מוחרגת.

במקום אחר זה נחשב למקום פתוח לציבור, זה תחת תקנות הגבלת פעילות. פתוח לציבור, אבל אלה אנשים - - - תקני

כשדיברנו על הגבלת פעילות, דיברנו על התייחסות למועצת עיר של רשות מקומית. את אומרת שמקום עבודה שבאים אליו אנשים, הוא בהגדרה של מקום פתוח לציבור. נכון, תחת תקנות הגבלת פעילות.

שבשבוע הבא מתפזרת הכנסת ואנחנו הולכים למערכת בחירות,

כמפלגה אמור לנהל את זה?

הוא לא רוצה שתנהל את זה. שאלה טובה. מה אני אמור לעשות או לא אמור לעשות? השאלה אם זה מקום עבודה או זה תחביב? ניצן שואל שאלה מצוינת, איך עושים מערכת בחירות? בשביל זה לא עושים מערכת בחירות...

יכול להיות שיש מפלגות שאצלן כנס זה כמו הפגנה... זה הרבה כסף, יש לי גם אחריות, אני רוצה לדעת אם יש ביטוח או אין ביטוח.

כנס מפלגה נחשב כמו הפגנה שמותר. ניצן, בישיבה הבאה שתהיה על התקנות,

כי הם יהיו חייבים להביא את התקנות גם על הפעילות ואגב, שם זה יותר רלוונטי על הפעילות הכללית נעלה את הנושא הזה, נקודה מצוינת. זה כמו שיואב בזמנו העלה לגבי פיזור הכנסת.

זה מגה סופר ארכי-אירוע בין יבשתי. אני רוצה לסכם. ההמלצה שלי לחבריי כולם, אבל האופוזיציה תעשה מה שהיא רוצה, זה בסדר, שאין שום נפקותה בביטול עכשיו חוץ מהנאה מהעניין הזה. זה נשק שאני שומר לעצמי ליום הדין, מה שנקרא,

ויום דין אחד הוא הולך להגיע בכל מקרה.

לכן ההמלצה שלי שבאותן נקודות שדיברנו עליהן, ההשגה של התאחדות הקבלנים לגבי אתרי בנייה לא אכנס לזה כרגע גם לדעת משרד השיכון, גם באוצר אני שומע מנגינות אחרות, אני אומר לממשלה: שבו ותכינו את זה כשתביאו את התקנות. ברור שלא יכול להיות שמשרד זה אותו אתר עבודה כמו בניין ופיגומים. חייבת להיות החרגה. לא אכפת לי שלא תהיה החרגה סתם, אבל שתהיה החרגה מהותית בעניין הזה. דיברנו עכשיו על סעיף 6. שמענו את דבריך ואני מקבל אותם, אבל תביני, זאת חקיקה שגם מכוונת פעולה, היא לא רק חקיקה. אין פה דברים שאנשים יקבלו עליהם גליוטינה, אבל היא חקיקה קצת אחרת, היא מכוונת, ולכן חשוב מאוד שזה יגיע לכיוון הנוסח שאנחנו דיברנו עליו עד כמה שאפשר. תקנה 8 יש נושא של כל ההחרגות.

לא מקובלת עלינו החרגה גורפת של משרדי ממשלה. אין לי בעיה שזה יהיה בדרגה מסוימת אחרת, אבל לא החרגה גורפת, לאוזני משרד הבריאות והמשפטים. בנושא של הנכים, יש אתר של האגף לשיקום של צה"ל לגבי זכויות נכי צה"ל ואגף השיקום של משרד הביטחון לגבי המתקנים שלו. העלתה חברת הכנסת קארין אלהרר שגם במוסדות שהם אינם של הצבא, שהם לא של נכי צה"ל, אבל מקומות שהם - - - - שיקומיים לילדים ולמבוגרים.

זה החיים, זאת האפשרות להתקדם בהם. זה מוחרג על פי התוספת, אולי לא מספיק ברור. נכון, אנחנו ביקשנו פירוט. היא לא מספיק ברורה ומסודרת. שיהיו פירוט או הכוונה רוחבית יותר ברורה, שתיתן מענה למקומות האלה, כמו: אקי"ם, איל"ן וכו', כי שם זאת הבריאות של האזרחים, זאת הבריאות שהיא חשובה מאוד. שאני לא אשכח משרדי ממשלה בתיקון 8 לכן אני מציע ומעלה להצבעה - - - למה להצביע אם לא מכניסים את ההערות האלה? 1. לא לדון ואז אוטומטית זה ממשיך; 2. לאשר את כל הסעיפים כמו הבקשה, או לבטל את הכול, 3. לבטל סעיפים, אבל ברגע שאני מבטל אותם, אנחנו אומרים: למה עשו רק כאן? תעשו גם כאן, אבל אם אני מבטל את הכול, אני עושה הפקרות, שאני לא לוקח אותה על הכתפיים שלי בשלב הזה. אין עונשין אלא אם מזהירין. אנחנו נמצאים במשא ומתן. אתה אומר שיהיה חמור יותר? יש אפשרות נוספת, שהצגתי אתמול. לא שיניתי את דעתי מאתמול. נכון שהיו פה כמה חברים שחשבו בהתחלה אחרת, אבל אני חושב שאם הם היו יותר נוכחים בדיונים כל הזמן לפחות אחד מהם הם היו יודעים למה אני מתכוון. ההצעה שלי היא שלמעט תקנה 6 ו-8, אנחנו נאשר את הכול ל-28 יום המלאים, שזה דה-פקטו 21, לגבי 6 ו-8, אנחנו נאשר את זה עד ה-25 לחודש, כמו שאישרנו את תקנות הפעילות. אני לא נותן זמן נוסף, ימצאו את הזמן שלהם. אנחנו נבחן את התיקונים שנעשו בשבוע הבא, כשהקבינט יקבל את ההחלטה שלו וזה ינוסח, ואז אנחנו נהיה בדילמה האמיתית מבחינתנו מה לעשות. אבל סתם לבטל אין בזה שום עניין. אבל מה לגבי הגופים הנוספים שצריך להכניס לתוספת, כמו נכי צה"ל? זה מה שאמרתי הרגע, 6 ו-8 מכסים את התאחדות הקבלנים, את נכי צה"ל מהצד השני, את אי החרגת הממשלה באופן גורף מצד שלישי. אבל זה מטעה, כי הם מוחרגים היום. נכונה פה ההערה, שנדרשת עבודה קצת יותר מ-6 ו-8, כי יש פה בקשה של ארגון נכי צה"ל לתקן את התוספת. זה תיקון שמבהיר, אני מבינה את הצרכים שלהם ואנחנו רוצים להבהיר, אבל לכן אנחנו מבקשים יותר זמן כדי שנעשה עבודה רצינית מבחינת ניסוח.

מבחינת המהות, אין לי שום מחלוקת איתם, אנחנו כולנו מסכימים גם עם ההערה של חברת הכנסת אלהרר, גם עם ההערות של נכי צה"ל, אין שאלה שהם אמורים להיות מוחרגים. אנחנו כן רוצים שהות וזמן קצת יותר ארוך כדי שנוכל להביא לממשלה משהו שהוא יותר מסודר מבחינת התוספת. אנחנו כן נודה אם תתנו לנו זמן קצת יותר ארוך, ממילא הדברים האלה לא רלוונטיים לשבוע הקרוב. הנה יעקב, היא אמרה, לא אני. זה יהיה רלוונטי אולי לתקופת החגים, אם יהיו סגרים. אנחנו כן רוצים לעשות עבודה אמיתית ויסודית ולהביא משהו שכולל את כל ההערות של כולם. אני לא הולך לעשות ארבעה תהליכים על כל דבר. אני לא הולך לעשות את זה, וזה לא דו-שיח כרגע. אנחנו נעשה את זה עד יום שלישי. עד יום שלישי תוכלו לעשות עבודה. אם היא לא תהיה מושלמת לגמרי, יהיה לכם תמיד מקצה שיפורים גם אחר כך, כי אל תשכחי שהתקנות האלה בעוד 21 יום בכל מקרה צריכות להיות מחודשות בקבינט. אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית, אנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה אתמול.

מי שהיה אתמול, ברח כרגיל. לא, הוא לא ברח, הוא מנהל ישיבה. בשביל מה ההערה הזאת? באמת היא מיותרת. התייעצות סיעתית חמש דקות. אם אפשר להוסיף עוד הערה אחת נראה לי שהדברים של נציגי הבריאות לא הובנו. לעמדת משרד הבריאות, וכדאי שהיא תובן לוועדה, בכל מקום עבודה שבו רוצים לעבוד ללא מסיכה, צריך לשים מחיצה בגובה של 1.20 מטר - - - גברתי, אנחנו בהתייעצות סיעתית, אף אחד לא שומע. (הישיבה נפסקה בשעה 10:55 ונתחדשה בשעה 10:56.

רבותי, אני עובר להצבעה. אתה עובר על

סעיף או על כולם ביחד? תצביע על 6 ,7 ו-8 בנפרד. אני

מי נגד? הצבעה בעד, רוב נגד, מיעוט אושר. התקנה אושרה עד ה-25 לחודש. אני גם נגד. הכי חשוב שתבינו קואליציה על מה הצבעתם. אתם תסגרו עסקים. עכשיו על שאר התקנות, אנחנו מאשרים לפי מה שהממשלה ביקשה. מי בעד שאר התקנות עד ה-8 בספטמבר לפי בקשת הממשלה? הצבעה בעד 7 נגד 4 אושר.

התקנות אושרו. תודה רבה, יום טוב לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.